יש לנו את בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, בכל הקריאות: הצעת חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל (בשירותי בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון, התשפ"ג-2023 (מ/1597), והצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8), התשפ"ג-2023. נתחיל עם הנימוקים. עורכת דין רותם פס, לשכה משפטית, משרד הביטחון,

מדובר בהארכה של הוראת שעה לחוק שירות ביטחון, שמטרתה להאריך בשלוש שנים את ההסדר של הצבת חיילים משרתי חובה במשטרה ולהאריך בחצי שנה את ההסדר של המשרתים בשירות בתי הסוהר. מדובר בהסדר שעתיד לפקוע ב-15 בפברואר ומכאן הדחיפות באישור הוראת השעה. מדובר בהליך שאושר בממשלה לאחר שיח בין השרים שביקשו לבחון את ההסדרים. מה עשיתם בכל הנוגע לפרשייה שהייתה בשב"ס עם סוהרות החובה? האם הייתה הפקת לקחים? צוות בין משרדי הגיש את ההמלצות שלו לשרים הנכנסים, הם בחנו את הדברים. לא נתת לי תשובה. דוח המבקר האחרון קבע שאחת מכל ארבע שוטרות חובה מוטרדת מינית. המחלקה לחקירות שוטרים, כידוע לך, לא מתפקדת. מי אמור לשמור על השוטרות? מי אמור להגן עליהן? צריך להבין, שוטרת רגילה, שוטרת כחולה בוחרת להגיע למשטרת ישראל כמו כל מקום עבודה עם היתרונות והחסרונות, שוטרת חובה לא בוחרת. כשהיא מגיעה לבקו"ם לשרת את מדינת ישראל בגיל 18 בעוז ובגאווה, אומרים לה: "את הולכת למשטרת ישראל". אם אנחנו יודעים שאחת מכל ארבע נשים נפגעת, זה אירוע משמעותי, יש חובה שיהיה גוף שיגונן. עד לפני כמה שנים מח"ש טיפלו בזה, אבל לאחרונה היועמ"ש יחד עם פרקליט המדינה סירסו את מח"ש ומח"ש לא מתפקדת, לא חוקרת יותר כמעט עבירות בתחום מין של בכירים כלפי זוטרות. מי שומר על שוטרות החובה? אני מודאג מאוד כי הייתי במערכת, כי אני מכיר את המערכת, כי טיפלתי במאות תיקים מהסוג הזה. גם מי שבוחר לשרת בשב"ס ובמשטרה יכול, ככל שהוא לא מעוניין להמשיך בשירות, לשוב לשירות רגיל בצבא. אבל הוא חייב להתגייס. אבל הוא יכול לבצע גם את שירותו הצבאי בצה"ל. רק אחרי שהוא מגיש בקשה. הוא צריך להגיש בקשה, אבל זה הליך - - זה לא הליך של דקה, ואני מכיר את זה מהשטח. זה כמו כל פרוצדורה במדינת ישראל. כמובן שחשוב לנו מאוד ביטחונם של המשרתים ורווחתם, לכן גם פעל הצוות הבין משרדי. יש מחקרים שמראים שחיילים מרוצים משירותם. יש גם שביעות רצון - - נתתי לך נתון מדוח מבקר המדינה על כך שאחת מכל ארבע שוטרות חובה מוטרדת מינית. אני אומר לך שמח"ש לא מתפקדת, מסורסת. מי שומר על השומרים? מי מגן על השוטרות המוחלשות? אין פה נציג של משרד הבט"פ. זה לא תחום המומחיות שלי, אבל - - יושבת פה מי שמייצגת את היועמ"ש. לא בעניין הזה. חבר הכנסת סעדה, אני יכולה להעביר את ההערה הלאה. העברתי את ההערות גם בזמן אמת וגם אחרי, אבל כרגיל עשו אותו דבר, אטמו את אוזניהם מלשמוע ביקורת, המשיכו קדימה. זאת זכותם, רק הבעיה שהנתונים לא השתנו. אחת מכל ארבע נשים זה נתון שחייב להדהד פה בוועדה. לפני שאנחנו מצביעים על הארכת התוקף של הדבר הזה, אני שואל את עצמי, מי שומר על השוטרות? אני רוצה תשובה, אבל אני לא מקבל תשובה. אני מבינה שההתייחסות כאן רחבה יותר ממשרתי החובה,

כמו שהשבתי, אני לא חושבת שכמשרד הביטחון אני יכולה לענות בשם המשרד לביטחון פנים. אז נצביע בלי להבין? בגלל החשיבות וההבנה של ההסדר של השירות במשטרה והצורך של השירות בשב"ס, הממשלה מעוניינת להאריך את השירות בשב"ס רק בחצי שנה. זה בשביל ליישם את ההחלטה של השרים. סעדה, אתה מעלה פה נקודה חשובה,

עד כמה שאני מבין, היא לגבי אותן משרתות שב"ס באגפי המחבלים, שעל זה יש מענה, השרים החליטו על מענה. אני מניח שתוך פחות מחצי שנה זה כבר ייושם בשטח, אבל אני מציע להציף בפני השרים הרלוונטיים את נושא השוטרות, את אותם נתונים שאתה מציג. אני מבקש שתציגי בפני היועמ"שית גם את העניין של מי שומר על השוטרות וגם את העניין של סירוס המחלקה לחקירות שוטרים. אם חסר לה נתונים, אני אשמח להפנות את זה שוב אליה. אני מבקש גם מהנציגה של משרד המשפטים להפנות את העניין, זה חשוב. בסוף זה הילדות של כולנו, יש לנו אחריות כלפיהן. מי בעד הבקשה להקדמת הדיון? הצבעה אושר. אנחנו עוברים להצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8), התשפ"ג-2023. ינמק גיל ברינגר, המשנה למנכ"ל רשות האוכלוסין. אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה להצעה שאושרה אתמול בממשלה. ההצעה הזאת היא אחת משלוש הצעות חוק שנדרשות מישראל כדי להיכנס לתכנית הפטור מוויזה אמריקאית. ההצעה מייצרת את האפשרות המשפטית ליצור מערכת של שאילתות - עד 2,000 בשנה - מישראל לארצות הברית ומארצות הברית לישראל ביחס להרשעות בעבירות פליליות חמורות.

יש רשימה, יש נספח של העבירות האלו, וזה מופיע בשני ההסכמים. ישראל חתמה ביוני האחרון על שני הסכמים מול ארצות הברית.

הסכם שני נקרא PCSC,

המשרד להגנת המולדת האמריקאית, והשני נחתם מול ה-FBI, מה שמאפשר לכל אחת מהרשויות האלו מול ישראל ולהיפך להגיש שאילתות ישירות, ממוקדות, על בסיס טביעת אצבע ביומטרית. זה כבר לא באופן פרטני על ידי קצין בדרגה מסוימת במשטרת ישראל, אלא אפשרות - - יש להם את המאגר? לא, חס וחלילה. אחד הדברים שהקפדנו מבחינתנו זה שלאמריקאים לא תהיה גישה ישירה למאגר. מה שהם יכולים לעשות זה להשוות טביעות אצבע לאיזה שהוא סוג של מאגר צל, שם נמצא מידע שמראש הוגבל בהתאם לאמות המידה שנקבעו באותם הסכמים. יש להם גישה למאגר שבו אנחנו שמים את כל עבירות הפשע החמורות? הם יכולים לקחת את אותה טביעת אצבע של אזרח שנמצא אצלם או שמבקש להגיע לארצות הברית, להזין את אותה טביעת אצבע במערכת, ואז לקבל תשובה ממשטרת ישראל. התשובה היא אוטומטית. זה לא תלוי, כמו שהיה בעבר, בקצין שמאשר. ברגע שעושים טביעת אצבע ובתוך המאגר הוא נכלל בפשע החמור, אוטומטית זה ייתן מענה. יש כמה שלבים. יש שלב אוטומטי, אבל לאחר מכן יש שלב נוסף של קבלת מידע נוסף על אודות אותו אדם ככל שנמצאה התאמה. אתה צודק שזה שונה מהפרוצדורה שקיימת בחוק, לכן נדרשים תיקוני חקיקה. בשלב הראשון היא בינארית, של כן או לא, בלי פירוט בנושא הזה.

מי בעד הקדמת הדיון בכל הקריאות?

אושר. גם הבקשה הזאת להקדמת הדיון בהצעת החוק בכל הקריאות התקבלה. תודה רבה, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:50.